אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. היום יום שני 26 ביוני 2023, ז' בתמוז תשפ"ג, בנושא הצעת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023. טוב, זוהי ישיבה שלישית שאנחנו מקיימים בנושא החשוב, הכל כך חשוב הזה זכויות העובדים המוחלשים. אנחנו היום, בעזרת השם, חותרים לסיום והצבעה על נוסח התקנות. דנו, ליטשנו, ככל האפשר את הנקודות שמרכיבות את הדיון הזה.

אני רק מזכיר, אנחנו בסוף הדיון שעבר השארנו לעצמנו שני נושאים פתוחים, אבל טרם הקראנו את הטבלאות,

אז אני, לפני שאנחנו נגיע לנושאים שהשארנו פתוחים, אני אבקש ממך, גבירתי היועצת המשפטית, לסיים את הקראת הטבלאות, ואז אנחנו נחזור למצות את הדיון בנושאים שנשארו פתוחים.

רק שנייה אחת לפני, זו הזדמנות מצוינת להגיד מזל טוב ליושב ראש הוועדה הקבוע לרגל חתונת נכדתו אתמול. אז מכאן אני שולח לו ברכת מזל טוב. בבקשה גבירתי. אנחנו מדברים על התוספת. יש לנו את התוספת שבה יש פירוט של אופן חישוב של איך שעת העבודה הבסיסי, שבו עסקנו בתקנות. אנחנו אמרנו שערך שעת העבודה הבסיסי, וזה מחולק לפי התחומים. יש לנו פה, כרגע זה מופיע כתוספת ראשונה, נגיד חלק א', ואחר כך חלק א'1, אבל אנחנו רוצים שחלק א'1, החלקים שכוללים עוד מרכיבים מתוך האירוע המזכה, הם יהיו בתוספת נפרדת כדי לא לבלבל. רק לא רצינו לעשות את זה עוד כרגע מבחינה נוסחית. אז אולי נתחיל לעבור, ואולי אני אבקש באמת ממשרד העבודה, אני אקריא בקיצור את הסעיף ומשרד העבודה אולי יסביר איך הוא בנה את הטבלה. אז אנחנו מתחילים עם חלק א'. יש לנו פה ערך, חלוקה של הטורים. חלק א' אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי - תחום השמירה והאבטחה טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע

חדשים) הסבר 11 שכר יסוד X X לפי סעיף 6 בצו ההרחבה בענף השמירה

2022) (להלן בחלק זה צו ההרחבה משנת 2022),

וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי, לפי פרסומו בצו ההרחבה משנת 2022 לפי סוג ההכשרה שביצע העובד ולא פחות משכר המינימום במשק; לא יפחת משכר המינימום לפי חוק

שקלים חדשים נכון ליום י' בניסן התשפ"ג (1 באפריל 2023)) או שכר המינימום בענף או לפי דרישות המכרז,

המינימום בענף לפי צו ההרחבה משנת 2022 המתאים

מצוין. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 22 דמי

(כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות) מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה (סך השעות השנתיות בניכוי מספר ימי החופשה במכפלת מספר השעות היומיות). מכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן 5 ימים: וותק Z 1-4 12 5 13 6 18 7-8 19 9 ומעלה 23 "מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חופשה (12 ימי חופשה לפי ותק של עד 4

כמובן אם הוותק יותר גדול, נגדיל את זה. אז זו בעצם הנוסחה שמתקבלת פה?

שאלה, עורך דין בכור, יועץ משפטי בארגון חברות השמירה

מים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 14 ביטוח לאומי הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק הביטוח

לא החלק של העובד. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4

ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)

אז אנחנו, אני מבינה ששכר יסוד זה אותו הסבר, אבל כבר בדמי ההבראה ברכיב דמי ההבראה, כבר יש פה איזשהו שינוי ברכיבים. איך שמנו את שעות החג. שעות העבודה בפועל זה שעות העבודה לשנה מינוס שעות חופשה ושעות חג.

כי רכיב דמי חג מופיע בטבלה. מופיע, והוא כולל עליו עוד מרכיב של דמי הבראה.

זה ההסבר לרכיב הזה, לרכיב דמי הבראה. רק הערה. דורון יום טוב, רואה חשבון השלטון המקומי. בדמי הבראה, בכלל באופן כללי, רשמתם שם וותק Y. למה בנוסחה לא רשמתם במקום 7 את ה-Y. בנוסחה למעלה של 471.4 כפול Y. לקחנו וותק 0. אוקיי. כל הטבלאות מחושבות על בסיס וותק 0. אוקיי,

0 עד שנה, הכוונה. ואז ברור לך שכמעלים את הוותק, אם הוותק עולה וזה משפיע על הרכיב אז צריך להכפיל, לעשות מכפלה. כן, את המכפלה, זה בסדר.

וזה יבוא לידי ביטוי במחשבות גם, מן הסתם.

חופשה שנתית. עכשיו אנחנו ברכיב חופשה שנתית. אז גם פה, השינוי לעומת מה שהיה ברכיבים שקראנו קודם זה ההפחתה של דמי חגים. של המינוס 7 כפול 9 או מינוס 8.4 כפול 9,

זה 3. עכשיו אנחנו בפנסיה. בפנסיה יש לנו עוד רכיב שנכנס, נכון? לא, לא, לא. חזרת אחורה. חזרתי אחורה? כן, את צריכה להמשיך בסעיף 4. סליחה, אוקיי. דמי חגים. הלך לי לאיבוד. דמי חגים, גם פה, ההבדל מהנוסחה הקודמת הוא אותו דבר ההפחתה של ימי החגים. גם פה היה צריך להפחית.

לא צריך לשלם פעמיים על דמי חגים, לכן מחסירים את שעות החג. אז בואו נקרא את זה. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 44 דמי חגים לפי סעיף 19 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014,

כפול מספר השעות היומיות בממוצע (8.4 או 7 שעות), מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה.

הרכיב של שי לחג לפי סעיף 8 לצו ההרחבה - - - שאלה או הערה. למה 7 שעות ולא 8?

לא יכולנו לעשות את אורך יום העבודה אחיד מאחר שיש מקומות עבודה שמחילים על עצמם את קיצור שבוע העבודה, ויום העבודה הוא לא אחיד כי ביום רגיל זה שמונה שעות וביום שישי זה שעתיים. אז לקחתם את המינימום?

לקחו את ה-42 חלקי 6. לקחנו את הממוצע.

כנ"ל לגבי חמישה ימים. זה לא 8.4. אז השאלה אם ההוראה, בתקנות יש הרי הוראה שאומרת שלא ייגרעו מהם זכויות אם מחשבים את ה-8.4. אולי צריך להגיד את זה גם אם מחשבים את זה על שבעה ימים. כתוב.

לדעתי אבל לא כתוב שם שבעה ימים. לא, מתייחסים לאורך יום העבודה, לא מתייחסים ל-8.4.

כתבתם "הן בחישוב בתוספות לתקנות אלה המבוסס על 8.4 שעות יומיות", אולי אפשר להוסיף "ו/או 7 שעות יומיות", כדי להבהיר את העניין.

נכון, תודה. אז בשי לחג.

כן.

טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע

ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 89 שי לחג לפי סעיף 8 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2022, חישוב לפי גובה השי לחג פעמיים בשנה, מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה

אין שינוי לגבי ההוראה של קרן ההשתלמות. ההוראה של דמי המחלה היא חדשה, היא לפי חוק דמי מחלה היא קיימת רק בטבלאות שמדברות על רכיב אירוע מזכה. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5

בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 810 דמי מחלה לפי חוק דמי מחלה,

מחושב לפי עלות ביטוח דמי מחלה בשיעור 2.5% מרכיבי שכר יסוד ודמי הבראה, יש לכלול הפרשות לביטוח לאומי, פנסיה, פיצויים וקרן השתלמות. זאת אומרת, אתה אומר שכשאתה מחשב את ה-2.5% אתה צריך עליהם להוסיף את ההפרשות האלה. את האמת, התוספת הזו היא מטעם השלטון המקומי וההסתדרות, אז אני אשמח אם ההסתדרות תסביר לנו את החישוב. אני יודע את החישוב אבל כדאי שגם הם יגבו. שונטל, בבקשה. יש לנו, גם לאורך השנים היה רכיב שחברות,

יוכלו לבטח את עצמם ברכיב של דמי מחלה, ואז הם מעבירים את העלות הזאת, את הסיכון הזה, על חברות ביטוח. וזה איזשהו אחוז שהיה לאורך שנים. עדיין יש קופות מיוחדות שמאפשרות צבירה של סכומים שישמשו אותם בשביל, אם אני מעסיק ויש לי עובד חולה, ופתאום זה מגדיל לי את העלויות, אז אני יכולה לנצל את העלות הזאת מתוך הקופה בשביל להשתמש בשכר הזה בשביל לשפות על, בשביל לשלם על העלות של דמי מחלה. ולכן, מתוך זה האחוז של ה-2.5. אוקיי.

הרכיב הבא זה סכימה של כלל הרכיבים, האחוזיים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 6 בחלק זה בטבלה. ועכשיו יש לנו עוד רכיב שעוסק בתוספת שמשולמת רק לגבי עובד של קבלן בגוף מזכה והיא נוגעת למענק המצוינות.

אבל אני מבקשת שאולי תסבירו ולמה עשיתם את זה אחרי הסכימה של כל שאר החלקים ובכלל על הרכיב הזה של מענק מצוינות. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר תוספת לגבי עובד של קבלן בגוף מזכה 112 מענק מצוינות לפי סעיף 4.1(ב) להסכם כהגדרתו בסעיף 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים; תשלום מענק מצוינות בגובה של 1% מהרכיבים של שכר יסוד ובתוספת עלות דמי ביטוח לאומי בגובה 7.6% טוב, ההפרדה נועדה למנוע הטעיה. כדי להפריד בין מגזר פרטי לבין מגזר ציבורי,

כי המענק משולם רק לעובדים שמועסקים דרך

במסגרת ההתחשבנות, אם המעסיק הפריש פחות אז הוא יתקזז מול המזמין.

לפי החישובים שלנו שערכנו, זה תמיד יוצא מעל 60% משכר ממוצע, ולכן זה השיעור המקסימלי. מה זאת אומרת "אם הוא התקזז"? אם הקבלן שילם פחות מ-7.6% והמזמין שיפה אותו, הוא שילם לו עבור ה-7.6%, אז הקבלן והמזמין יתחשבנו ביניהם. הקבלן יחזיר למזמין את התוספת. השאלה היא, נניח אם זה עובד במשרה חלקית, אז שכרו יותר נמוך, אז גם ההפרשות צריכות להיות נגיד 3.55. אנחנו יכולים להוסיף או לפי השיעור המינימלי לפי העניין. אז למה לא להעביר את השורה הזאת לשורה לפני שורה 11, ואת שורה 11 לעשות את הסך הכל. את שורה 11, שהסך הכל - - - אבל זה עלול להטעות.

כגוף ציבורי, אתה יודע שהטבלה אומרת אליך, אבל בגוף פרטי - - - גוף פרטי פשוט לא יתייחס לשורה. אז לא, עדיף שאתם תוסיפו. אז אולי להגיד שבתוספת האחוז הביטוח הלאומי המתאים, 3.5 או 7.6, לפי גובה השכר שעליו זה מחושב. לפי אחוז המשרה, אלא גם זה יכול להיות האם הם מגיעים לשישים אחוז מהשכר הממוצע. בסדר? בסדר, זה מוסכם, אני רואה.

עכשיו חלק ב', אנחנו עוברים לתחום הניקיון. אבי, שים לב. סליחה, אם אפשר? מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי.

תודה אדוני. שאלה ליועצת המשפטית לוועדה. ברוב הטבלאות כאן, ברוב השורות בטבלה ההתייחסות היא למשרה מלאה, כשהתקנות אומרות שאנחנו מסתכלים על משרה מלאה וצריך לעשות את החישוב באופן יחסי. למה כאן, כשמדובר על ההפרשות של הביטוח הלאומי, את מתייחסת לחלקיות משרה או למשרה מלאה, והאם אין בזה פרשנות,

להסדר שלישי שכאן יש התייחסות ספציפית ובמקומות אחרים אחרת?

אני לא התכוונתי להתייחס למשרה מלאה, אלא להגיד שבתוספת עלות דמי ביטוח לאומי, אולי אפילו להפנות במקום להגיד

השיעורים המתאימים, לפי השכר. משהו כזה. לא להגיד, לא להיכנס ולדבר, לא התכוונתי לדבר על חלקיות משרה, אמרתי פשוט שזה יכול להיות מקרה כזה ולכן לא צריך להיות, לפי הערה גם של הנציגה של הביטוח הלאומי.

אז אפשר "ובתוספת עלות דמי ביטוח לאומי בפועל". למה צריך להסתבך, בדיוק, אפשר בפועל במקום בגובה 7.6 בפועל. אני מזכיר לך, עורך הדין בכור, שפעם שעברה קיבלנו את כל ההערות שלך.

היה אחד. היה אחד כזה, כן. אני, אולי - - - רגע, שונטל מההסתדרות. מה זה אומר לגבי הנוסחה עצמה? כי אם אני צריכה לבחור מספר אחד שאני מכפילה בו, וגם ככה יש לי התקזזות. אז השאלה אם זה, מבחינתנו זה להכניס את זה לדברי ההסבר זה יותר זה, אבל ברוב המקומות וכמעט במרבית המקרים ראינו שכן מגיעים ל-7.6.

אז בכל מקרה יש להם אפשרות להתקזז אחר כך.

כי אנחנו הסתכלנו על דברי ההסבר, ודברי ההסבר אפשר להגיד באמת 7.6 או 3.55, לפי גובה הסכום.

יש פה גם חישוב שמביא בחשבון מכפיל ב-1.076, כי הוא כבר מניח את גובה, את עלות דמי הביטוח. ואז זה יחייב אותנו לעשות חלוקה. ואם אנחנו נגיד, אתם אומרים שברוב המקרים, איברהים אמר כאן קודם - - - כן, במקרה מלאה כן. ממה שאני יודע, ברוב המקרים בענף השמירה הם כן עוברים את התקרה של ה-7,022, ובענף הניקיון דווקא לא כי רוב עובדי הניקיון חוץ משירות המדינה לא עובדים במשרה מלאה. ולכן הם לא מגיעים - - - אבל אפשר לקבל מענק מצוינות. זה בדרך כלל עובדים שהם עובדים - - - רק בגופים ציבוריים. אבל גם בגופים ציבוריים, לפחות ממה שאני יודע, ברשויות המקומיות הם לא עובדים בהיקף משרה מלא. אז רגע, רק שנייה.

ביטוח לאומי אתם אמרתם על - - - לפי מדרגות. האחוז שמעל ועל האחזו שמתחת. אבל פה בכל מקרה, אני מנסה להבין גם את הזה, אם אני בכל מקרה מתקזזת אחת לרבעון, אז למה זה מפריע לי? בסוף זו הייתה דרישה גם שלכם. הייתה דרישה שכן אנחנו רוצים להכניס, מקסימום נתקזז אחר כך. אז יש לנו פה את האפשרות להתקזז, זה לא סותר. אתה בסוף לא משלם ביתר. אז אתם רוצים להוסיף - - - הבעיה היא שמענק המצוינות הוא לא רכיב שכר שהוא רכיב שכר שוטף. הוא משולם פעם בשנה למצטיינים, והוא מחושב על הממוצע של העסקה.

אנחנו כן חייבים להתייחס לדרגות האלה של ה-3.55 ו-7.6. השאלה אם באמת היה נכון מלכתחילה להכניס אותו, את הרכיב הזה, לתוך הטבלאות.

אני חושבת שזה אחד הרכיבים שלא היה ברור. דווקא נדמה לי שהשלטון המקומי מאוד רצה להכניס את הרכיבים האלה לתוך הטבלאות, אבל הוא באמת פחות מתאים להיכנס לטבלאות, אולי הוא צריך להישאר בחוץ בתקנות.

מה עמדת המשרד, אפשר לעשות פה רברס? כן, מה אתם אומרים? לא, אנחנו חושבים להשאיר את המענק לפי השיעור הגבוה המקסימלי, בשביל ביטוח לאומי, ויש התחשבנות.

זה הדבר היחיד שהוא התחשבנות פה בטבלאות? זה הדבר היחיד שהוא מתנהג מאוד בצורה שונה. הוא על פי חישוב שנתי, והוא לא היחיד על פי חישוב שנתי, קראנו פה עוד משהו שהיה לפי חישוב שנתי,

מתנהג קצת אחרת.

למה אתם מתעקשים להשאיר את זה פה בתוך הטבלה? אנחנו לא מתעקשים, זו הייתה בקשה שלהם. ואחרי שהכנסנו את זה ועבדנו על זה עכשיו הם רוצים לחזור. אז בואו נשאיר את זה כך ותתקזזו אחר כך. אנחנו רוצים להתקדם אדוני, לא נחזור אחורה מההסכמות. אני מסכים.

אני מסכים עם זה.

אז רק צריך להוסיף פה הערה שאם - - - לפי גובה 3.55, לפי גובה השכר. אבל היה אפשר לשים את זה לפני סעיף 11 ולפתור את הבעיה. זה לא חל על כל הגופים. גופים ציבוריים הם לא היחידים במשק. אז מי שזה לא חל עליו יתעלם מהשורה הזאת. יותר קל להוסיף מאשר להפחית. זה הרבה יותר פשוט. צריך שהסעיף יהיה ברור כי אנחנו חיים עם בודקי שכר שכל אחד מהם מבין את הדברים אחרת ועושה - - - אבי, זה היה נושא של אבטחה. עוד לא הגענו. הטבלאות האלה, נגיע לניקיון ונדבר.

עורך דין בכור לידכם יזכיר לך. אפשר להתקדם?

לחלופין אפשר לעשות שתי נוסחאות לבחירה.

לפי אחד זה כפול 1.076 ואחד כפול 1.0355. כן. זה מסרבל, לדעתי, מאוד. שתי טבלאות, שתי שורות. אז אתם מעדיפים רק להשאיר הערה בדברי ההסבר? להשאיר הערה בדברי ההסבר. ככה סיכמנו וככה זה יהיה, בסדר?

אז עכשיו אנחנו עוברים לתחום הניקיון. חלק ב' אופן חישוב,תחום הניקיון טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 11 שכר יסוד X X לפי חוק שכר מינימום, סעיף 5 בצו ההרחבה בענף הניקיון

הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי, לפי פרסומו בצו ההרחבה בענף הניקיון תוך הבחנה בין עובד ניקיון לאחראי ניקיון ולא פחות משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום (30.61 שקלים חדשים נכון ליום י' בניסן התשפ"ג (1 באפריל

וככל שבמרכז קבוע על שכר בסיסי או שכר יסוד שהוא יותר גבוה משכר מינימום, בטבלה צריכים להכניס את השכר הגבוה. אוקיי, עכשיו תוספת וותק. זו תוספת ייחודית, כרגע היא מסומנת כ-0.00. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 22 תוספת וותק 0.00

לפי סעיף 7 לצו ההרחבה בענף הניקיון, תוספת ותק בענף בגובה 0.35 שקלים חדשים לכל שעת עבודה, מהשנה השנייה ועד השנה החמישית, מהשנה השישית ואילך, יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של 0.46 שקלים חדשים לכל שעת עבודה. רוצה להזכיר שתוספת

אז אנחנו צריכים רק לבדוק את זה ולוודא מה המדויק יותר. אז אדוני - - - אני אבדוק את זה. מה את רוצה שיהיה כתוב אז? היא רוצה שיהיה כתוב 15 במאי?

אבל - - - תמיד מועד הפרסום הוא המועד התקף, לא מועד העדכון.

אבל פה אתם מחדדים שהשנה זה היה בנכון ל-י"ב בסיון, 1 ביוני. אפשר להוריד את ההערה הזאת?

אפשר להוריד את ההערה מה הסכום הנוכחי. כי אתם אומרים שממילא צריך תמיד לחשב את המדד. זה מתעדכן.

אפשר למחוק אותה.

"לעניין עובדים המועסקים בגוף מזכה, לפי החישוב האמור או לפי תעריף יום הבראה בשירות המדינה, לפי הגבוה ; ערך יום הבראה מוכפל במספר ימי הזכאות לדמי הבראה לפי הוותק (7 ימי הבראה לפי ותק עד 3 שנים, לפי צו ההרחבה בענף הניקיון) ומחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה; מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה". חופשה שנתית, היא לפי סעיף 3, סעיף 15. לדעתי אין פה הבחנה מיוחדת וזה דומה למה שקראנו בענף השמירה. אוקיי. אז אנחנו לא נקרא את זה.

הפרשות לביטוח לאומי גם הם זהים. רק אולי נבהיר לגבי "על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה ודמי חופשה". זה ביטוח לאומי. אפשר להוסיף גם כאן את התקרה המקסימלית? כן. אפשר לשאול פה שאלה על

כן, היא אמרה קודם את הסעיף ואני רשמתי. 348(א). אוקיי. מי ביקש? אפשר לשאול שאלה?

לגבי חופשה.

בניגוד לענף הניקיון, בצו ההרחבה יש הגדרה, עובד שמירה מוגדר כעובד 5 ימים. בטבלת הצבירה של החופשה בענף השמירה יש רק טור אחד. של חמישה ימים.

מה שאתם עשיתם גם בענף הניקיון וגם בענף השמירה נתתם שני טורים, גם של חמישה ימים וגם של שישה ימים. גם בשמירה יש שישה ימים. אז השאלה היא, 14 ימים פה שאתם צוברים, זה הופך להיות בעצם הלכה מחייבת לכל השוק.

כשהוא מענף השמירה, עובד שישה ימים, צוברים לו 14 ימים. האם זה נכון? א' בשתי הטבלאות של ענף השמירה לא מופיע שני טורים. טור אחד רק של חמישה ימים. כיוון שצו הרחבה מתייחס רק לשבוע עבודה של חמישה ימים. ככל שהעובד יועסק שישה ימים בשבוע, אז על המעסיק להוסיף את ימי החופשה, ההפרש בין ימי החופשה. על כל חמישה ימים להוסיף עוד יום חופש. בקיצור זה בהתאם לצו ההרחבה. כן, מה שמופיע בטבלה משקף את צו ההרחבה.

אז אולי להוסיף גם את השישה ימים. שיהיה בהיר, אם כבר עשינו, אם כבר הגענו - - - אבל איך? אבל יש פה, בחופשה השנתית בטבלה הקודמת של השמירה יש פה טור של 6 ימים.

14 ימים כפול.

אבל אם כולם מסכימים שעל עובד שישה ימים בשמירה צריך לשלם - - - לא, רק אני מוודא. זה בסדר.

רק אני מוודא שברגע שזה כתוב כאן זה גם חל על העובד.

תדע לך שהיום, כשאנחנו עושים את האכיפה ברמה שמול הקבלן לעובד, יש הרבה מחלוקות על העניין הזה של האם יכול להיות כזה דבר עובד שמירה שעובד שישה ימים. ובהרבה, כי בצו יש הגדרה, בסעיף 2 בצו יש "עובד שמירה עובד חמישה ימים". כתוב שם בצו. אז לפי מה שאני מבין פה, זה נותן לנו לגיטימציה, ברמת האכיפה,

כי אם אני משלם את זה ככה, מזמין שירות ומשלם לקבלן,

שזה לגיטימי שקבלן ישלם שישה ימים לעובד שמירה.

צו הרחבה לא אוסר על העסקה בשישה ימים. צו הרחבה אומר ששבוע עבודה זה חמישה ימים.

אבל הקבלן או מזמין השירות יכולים לקבוע ששבוע העבודה של שישה ימים.

אז נוכל באמת, כדי שתהיה בהירות וגם תהיה אחידות, גם באכיפה וגם בתשלום,

את אותה טבלה לשים גם בשמירה. לא, זה לא אותה טבלה.

לגבי ימי חופשה, היות וצו ההרחבה מתייחס רק לחמישה ימים, אז כל מעסיק שמעסיק את העובדים שישה ימים בשבוע, הוא צריך להוסיף יום חופש עבור כל חמישה ימי חופשה. אבל למה לא להגיש לו את זה לעוס? אנחנו רוצים לייצר בהירות, אם יש כבר כלל. אבל התקנות אמורות לשקף את צו ההרחבה, אני לא רוצה להוסיף דברים.

התקנות משקפות את צו ההרחבה אבל גם את החוק. הרי כרגע אמרנו שאם חוק חופשה שנתית מיטיב לעומת צו ההרחבה, זה מה שדורון גם שואל - - - החוק,

מתייחס לימים קלנדריים, לא מתייחס לימים נטו.

אז אנחנו רוצים שתהיה בהירות. גם מבחינת מסלול שירות, שיהיה בתמחור.

אבל מי שאמור לטפל בתקנון זה לא אנשים שלא מכירים את החוק. אז הם בטח מכירים, קבלנים ומזמיני שירות יודעים היטב - - - העובד לא נפגע בסופו של דבר. נכון, אין פגיעה בעובד.

ואפילו קבלנים - - - הוא נפגע כי לא מגישים, בניקיון יש שתי טבלאות, למה שלא יהיה את אותו דבר בשמירה? הוא הסביר לך שאנחנו נצמדים פה לצו ההרחבה - - - לא, אבל הזכאות היא גם מכוח החוק. הטבלה כוללת את הזכויות מכוח החוק.

הטבלה - - - אז אולי, אני מציעה שאנחנו נגיד פה "מכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן 5 ימים לפי צו ההרחבה, ולעניין מכסה לפי החוק ראה בחוק". זה מופיע בהסבר.

לפי סעיף 3 לחוק או לפי צו הרחבה.

זה כתוב בהתחלה, לפי סעיף 3. כתוב בתחילת הדברים "לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית",

זה כבר מפנה בתחילת הדברים, תחילת דברי ההסבר בסעיף 4, שים לב - - - אז כן צריך את הטבלה, כי אם מפנים לחוק הטבלה צריכה להיות מצורפת לחוק.

אבל לא תביא לפה את הטבלה לפי החוק, אלא תגיד שמכסת ימי החופשה בשבוע עבודה בן חמישה ימים לפי צו ההרחבה, היא תהיה כך, ולעניין ימי העבודה לעובד של שישה ימים, אפשר לעשות כזה דבר? רק להוסיף הערה מתחת לטבלה הזאת. רק, עוד פעם, זה כדי שנוכל,

התקנות האלה יכולות לסדר לנו הרבה דברים ברמת האכיפה. מאיר, זה גם חשוב ברמה שלכם. אם אנחנו פה נגדיר - - - נעה, אני לא רוצה לקבוע - - - דקלה.

אני לא רוצה פשוט לקבוע - - - אני רוצה להתקדם. סליחה.

חורש, משרד העבודה.

אני מציעה שאנחנו ניצמד לצו ההרחבה ולהסדר של החמישה ימים,

נציין שמכסת ימי החופשה בשבוע עבודה בן חמישה ימים לפי צו ההרחבה. נוסיף את המילים שם "לפי צו ההרחבה"? אני מציעה להוריד את העמודה של השישה ימים ולהתייחס לחמישה ימים.

בשמירה.

אנחנו מדברים - - - צו ההרחבה בשמירה מתייחס לשבוע עבודה בן חמישה ימים.

פשוט נגיד שמכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן חמישה ימים לפי צו ההרחבה.

פשוט את המילים "לפי צו ההרחבה".

כן, בחלק - - - לא, תסתכלי רגע, בואו נעבור - - - אנחנו מול הנוסח.

בואו נעבור, הנוסח שפורסם זה העותק שלי. תסתכלי בטור 3, אז חופשה שנתית אין, יש רק שני טורים. בנוסח שעלה לאתר אז כן יש שני טורים. אני מצטערת. בסדר, אנחנו פה - - - את הדפסת את זה מתוך האתר? הדפסת את זה מתוך האתר? מה ששלחתי הוא באתר, זה אותו אחד, ויש פה רק שתי עמודות. ולעומת זאת בניקיון יש שלוש עמודות. יש עמודה של וותק, ויש שתי עמודות של שבוע חמישה ימים ושל שישה ימים.

אז כנראה שפורסם לדיון בוועדה - - - לא,

את יכולה להסתכל עכשיו, את רוצה להסתכל? אנחנו נסתכל. אני פתחתי - - - לא, פשוט גם אנחנו. אני אשמח שתסתכלי כי אני פתחתי מהאתר. בסדר, נעה, הוא יסתכל. אבל כרגע זה מה שמונח בפנינו. כן, זה מה שמונח בפנינו.

אז על זה אנחנו נצביע בסופו של דבר. היינו בביטוח הלאומי. יש לנו עכשיו את הפנסיה. רגע, אז נעה. צריך אם כך למחוק. לא לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית אלא לפי סעיף 15 בצו ההרחבה,

אני לא חושבת שצריך למחוק, כי הזכאויות - - - לא, זה גם וגם.

זה גם וגם - - - בשנים הראשונות החוק גובר. אז תציגו רק שתי טבלאות, שנוכל - - - אבל,

אבל אותה טבלה. מה, למה שתי טבלאות?

מה זאת אומרת, לא. בניקיון יש צו הרחבה שמתייחס לטבלה הכוללת.

שים לב שמשנה ראשונה עד שנה רביעית, חמישית.

אנחנו תיקנו את מספר ימי החופשה, בגלל שהחוק גובר.

כאן אותו דבר עשינו. אבל היות וצו הרחבה לא מתייחס לעבודה של שישה ימים, אז לא הכנסנו טור של ימי חופשה למי שמועסק שישה ימים בשבוע. אבל קבלן - - - למה אבל? כי זה משקף את צו ההרחבה. אני לא רוצה לקבוע נורמות חדשות. בסדר, תודה איברהים. איברהים, אז אנחנו מורידים את טור 3 מענף השמירה?

אני מצטערת, אין טור 3. סליחה,

אין טור 3. הוא בדק,

הוא בדק, מה שעולה זה מה שמודפס פה. מה שעלה לאתר זה מה שהודפס פה.

אם את רוצה אפשר לקחת מפה טאבלט ולהסתכל על הנוסח שמופיע בפנינו. תודה, אדוני. אני אביא את לכאן אם אפשר. הלאה, סעיף 6. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק

ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 66 פנסיה תגמולים לפי סעיף 9(ב)(1)(ב) לצו ההרחבה בענף הניקיון; הפרשה בשיעור 7.5% לתגמולים לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה, דמי חופשה.

8.33. אני לא חוזרת על זה, בשיעור.

על תגמולים זה 7.5% לפי צו ההרחבה בענף הניקיון על הרכיבים של שכר יסוד, דמי הבראה ודמי חופשה. פנסיה פיצויים זה, מפנים לפי סעיף 9(ב)(1)(ב) לצו ההרחבה בענף הניקיון.

כן.

ניקיון, זו הפרשנות של גם ההסתדרות וגם לפי צו ההרחבה, וגם ארגון חברות הניקיון,

מפרישים שכר מינימום?

אולי גם פה זה די שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום. למרות שאין שכר ענפי אבל - - - לא, אבל זה לא שכר מינימום לחודש, מדובר בעצם בשכר מינימום לשעה.

אז אנחנו נגיד שכר מינימום לשעה לפי חוק שכר מינימום, לפי שעת העבודה שעבר העובד בחודש. רגע, ואין לכם אבל X בתוך בנוסחה. אין לכם X לגבי השעות.

אוקיי. סך הכל. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 99 סך הכל סכימת כלל הרכיבים האחוזיים והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 5 לחלק

בטור 4 בטבלה של השמירה, תוסיפו בטבלה של הוותק, של ימי החופשה, טור של 5 ימים וטור של 6 ימים.

אבל זה בדיוק מה שאמרתי. או להוריד את טור 3 לגמרי.

אחד מהשניים. אי אפשר להוריד את טור 3, מה. רגע,

אם יש מקומות עבודה שמעסיקים את העובדים בשישה ימים.

אז איך אני יכול להתעלם מהם. אתה לא יכול - - - אין בעיה, אז תשאיר את טור 3, אבל בטבלה תבהיר - - - אבל למה? אבל שוב, למה? צו הרחקה, לא לא - - - אז אני אסביר. אני אסביר.

אבל שוב, אנחנו משקפים את הוראות צו ההרחבה. כל מעסיק וכל מזמין שירות יודעים שכשהעובד עובד שישה ימים בשבוע מוסיפים יום חופש על כל חמישה ימים. אז בשבוע הראשון העובד יקבל שישה ימים במקום חמישה ימים, אז בשבועיים יקבל 12 ימים במקום עשרה ימים.

אבל למה להכניס - - - אז למה לא לכתוב את זה? כי זה לא מופיע בצו ההרחבה. נגיד עובד - - - זה לא מופיע בצו ההרחבה. עובד בשנה השישית בענף השמירה, שישה ימים, כמה צריך לצבור לו? על כל חמישה ימים מוסיפים יום אחד. אבל זה לא כתוב. כתוב רק לפי, 18 כתוב.

התקנות מיועדות לא לעובדים אלא לקבלנים ומזמיני שירות. אני לא בטול שקבלן אין לו עורך דין, אין לו יועץ פנסיוני, אין לו בודק שכר או רואה חשבון שיודע לעשות את החישובים.

אנחנו לא הולכים ללמד אתכם עכשיו את החוקים.

אם אתה משקף, הם בעצם אומרים למה אתה לא משקף עד הסוף. תשקף גם את - - - הרי,

סעיף 3 בחוק חופשה שנתית, אין התייחסות לימים נטו, ההתייחסות היא לימים קלנדריים.

אז תכתוב - - - אז מנכים את ימי המנוחה מכל שבוע עבודה. כנ"ל אותו רציונל. מוסיפים על כל חמישה ימים עוד יום חופש. איברהים, יש לנו, אני אומר לך בשטח מה שקורה. באים קבלנים, מעסיקים עובדי שמירה שישה ימים. בשנה שישית,

שמינית ומעלה, והולכים לטבלה בחוק, שהיא פחות מיטיבה מהבטלה שבצו. הטבלה שבצו בשנה השביעית והשמינית פחות מיטיבה. ואז הם עושים את הפרשנות שלהם אם אתה תכתוב פה כמה צוברים לעובד שמירה בשנה השישית ימי חופשה בוותק, כמו שכתבת בטור 3, כתבת 14 כפול 7 - - - אפשר להוסיף - - - מאיפה ה-14 הזה?

אל תוסיף טור. אבל אני חושב שכדאי להוסיף לגבי עובד שמועסק שישה ימים, להוסיף יום חופש על כל שישה ימי חופשה.

כן, זה פותר, אני חושב את העניין.

רגע, שנייה,

ההסבר הזה יפתור את הבעיה. אחר כך זה פותר לנו הרבה אי בהירויות, בסדר? אוקיי.

אנחנו הוספנו את זה. מוסיפים את זה בשני המקומות בשתי הטבלאות של עובדי השמירה. עורך דין בכור, שוב התקבלה בקשתך.

אני אתרגל בסוף. עכשיו אנחנו אמרנו בחלק, מה שהיה ב'1, הוא יהיה חלק ב' לתוספת השנייה. חלק ב' תוספת שנייה

התלויים באירוע מזכה שכר יסוד ותוספת וותק אין הבדל. בנושא של דמי ההבראה ההבדל, אני מבינה, זה בחישוב שמורידים במכנה את ימי החגים, ולציין שהוא מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים ומחלה. חופשה שנתית. אני מבינה שההבדל, שוב, הוא רק מהטבלה הקודמת, הוא רק בהפחתה של ימי החגים מהחישוב. עכשיו יש לנו את הטבלה, שורה 5, של דמי חגים. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע

שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 95 דמי חגים לפי סעיף 19 בצו ההרחבה בענף הניקיון, מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חג (9 ימים בשנה),

מחולק בשעות העבודה השנתיות בפועל לעובד במשרה מלאה. ולאחר מכן, השי לחג. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 66 השי לחג לפי סעיף 13 בצו ההרחבה בענף הניקיון, חישוב לפי גובה השי לחג העומד על 234.56 שקלים חדשים נכון למדד ינואר 2023 פעמיים בשנה,

רגע, יש לי פה שתי הערות. אחת, במרכז הציבורי,

נחשב משרה מלאה. אז הוא מקבל שי לחג באופן מלא ולא לפי השעות. הטבלה מתייחסת למשרה מלאה. אבל יש פה בעיה, כי יש גם את התקנה שאומרת שהכל צמוד לחלקיות המשרה.

אם הוא עבד תשעים - - - בסדר,

לא, אבל אם הוא עבד 94 שעות בממוצע. אז יקבל לפי הזכאות. אולי נרשום את זה כהערה אינפורמטיבית ולא - - - הערה, בדיוק.

אבל לגבי שירות המדינה, צריך להוסיף פה הערה לגבי עובד בגוף מזכה. כן, בהחלט. לגבי השי לחג. בהתאם להסכם קיבוצי? כן. בהתאם להסכם של סעיף 4.1. כמו שמופיע בסעיף של דמי הבראה. בדיוק אותו מקום. לא, זה לא גוף ציבורי, זה מעודכן לפי המדד. לא, מדד זה בסקטור הפרטי. ציבורי, נתמך, מתוקצב, זה צמוד לגופים הציבוריים. יש הסכם קיבוצי שאומר, לפחות במדינה אני יודע, לדעתי זה גם במגזר הציבורי, שזה הגבוה מבין מה שנותנים במדינה לבין מה שמופיע בצו ההרחבה. המדינה העלו את זה במאי 2022 ל-300 שקלים לחג, ולכן זה קצת יותר. אז נכון להצמיד את זה לזה. אז צריך להגיד לפי הגבוה. או לפנות, לא יודע, להפנות את זה, למה?

אותה הפנייה ברכיב דמי הבראה. כבר כתבתם את זה.

הפניתם, כתוב. להגיד "חישוב לפי גובה השי לחג העומד" וזה, או "לעניין עובד בגוף מזכה לפי גובה השי בשירות המדינה, לפי הגבוה".

כמו שכתוב כבר "לפי החישוב האמור או לפי תעריף שי לחג בשירות המדינה, בהתאם לגבוה מבין השניים". כתבת את זה במדויק בהבראה, אפשר להעתיק.

טוב. ואני מזכיר רק להוסיף את ההערה לגבי ה-93 שעות. הערה על חישוב היקף המשרה. 93 שעות?

זה היה צריך להיות - - - 186. זה עוד בתקופה של ה-186, בדיוק. ביטוח לאומי. אז רק נציין שמצוין פה שמחושב על רכיבים שכר יסוד, תוספת וותק, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי חגים ושי לחג. וההערה, אנחנו נוסיף את ההערה שהוזכרה מקודם לגבי הסכום המקסימלי. פנסיה ותגמולים זה כמו שקראנו לגבי עובד הניקיון בחלק הקודם, אבל זה מחושב על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת וותק, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים. הפיצויים גם מחושבים על שכר יסוד, תוספת וותק, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי חגים. קרן ההשתלמות, אותו דבר, אנחנו נעשה פה את שכר המינימום לפי שעות העבודה. אמרנו, את התיקונים, אמרנו קודם.

יעשו פה לפי חוק שכר מינימום. שכר מינימום לשעה. מחושב, קרן השתלמות מחושבת גם על שכר המינימום הזה וגם על דמי הבראה ודמי חופשה. דמי מחלה. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 111 דמי מחלה לפי סעיף 14 לצו ההרחבה בענף הניקיון וחוק דמי מחלה, התשל"ו 1976. מחושב על פי עלות ביטוח דמי מחלה בגובה 2.5% משכר השעה (שכר יסוד, תוספת ותק ודמי הבראה); יש

והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 5 לחלק זה בטבלה. עכשיו יש לנו גם פה רכיב שכר נוסף לגבי עובד של קבלן בגוף מזכה, שזה מענק המצוינות. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד ניקיון שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד

אבל איך אנחנו גוררים לעלות של תוספת הוותק את העלויות הנלוות. ההפרשה לקרן השתלמות למשל. אז מוסיפים את תוספת הוותק בתוך החישוב. אבל כרגע זה מיוצג כאפס.

אפשר להוסיף פלוס 0. לזה אתה

אבל זה מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי הבראה ודמי חופשה.

הסעדה היא לא חלק מהתוספת להסכם קיצור שבוע עבודה והגדלת ימי חופשה? כי לדעתי, אני לא מייצג את הארגון, אני מבין שהוא לא פה, לדעתי, בתחום ההסעדה - - - כן, אבל כתוב פה "צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר". לא, אבל זה נעצר בעשרים, זה אמור, 23 נדמה לי. צריך לבדוק את זה.

אתה מתייחס לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר. שבוע עבודה מקוצר, במגזר הפרטי, כן? אני לא חושב. גם השמירה מופיע בתוספת של צו ההרחבה ההוא. אבל השמירה, הסכמנו שזה לא יופיע בטבלה. פה אתם מכניסים בטבלה - - - אני לא חושב,

ענף הסעדה לא מופיע בתוספת של צו ההרחבה.

אבל לדעתי, כמות ימי החופש בהסעדה היא גדולה יותר. תבדקו את העניין הזה. סליחה, מה הסכמנו שלא נכנס בשמירה? צו ההרחבה - - - בהסכם בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר קבוע ימי חופש מיטיבה בענפים מסוים.

ואני חושב שענף ההסעדה גם משתייך.

כחלק מענף השירותים. אבל רגע, אבל זה לא מופיע בטבלה בענף השמירה? השמירה, נצמדנו לצו ההרחבה של השמירה. בענף השמירה יש לנו מכסת ימי חופשה, 23. תשעה ומעלה - - - יפה. ובהסעדה מופיע עשרים.

אז זה לא היה משהו שהוא סוכם שלא יופיע בטבלה. לא, אבל אני אומר, יכול להיות שיש פה טעות. יכול להיות שכמות הימים צריכה לגדול ל-23.

צו הרחבה לא מופיע בתוספת השנייה לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע העבודה במגזר העסקי.

מסולפים ללשכת המסחר. מסחר ושירותים. לא מופיעה בתוספת. צו ההרחבה מדבר על ענפים שמופיעים בתוספת. ענף הסעדה לא כפוף לצו ההרחבה. טוב, אם זו העמדה אז בסדר. הלאה. חבל שאף אחד לא אוהב לשמוע את זה. ביטוח לאומי, אנחנו באותם רכיבים, באותן הערות כמוש אמרנו קודם. זה מחושב על שכר יסוד, דמי הבראה ודמי חופשה. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים

הפרשה בשיעור 6.5% לתגמולים לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני על המרכיבים הבאים: שכר יסוד ודמי חופשה. 66 פנסיה - פיצויים לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני,

הבאים: שכר יסוד ודמי חופשה.

בתוספת נוסחת הביטוח הלאומי שבשורה 4 לחלק זה בטבלה. עכשיו יש לנו את חלק ג'1 או מה שיהיה חלק ג' התוספת השנייה. חלק ג' תוספת שנייה אופן חישוב,תחום ההסעדה כולל רכיבים מסוימים התלויים באירוע מזכה שכר יסוד זה אותו דבר כמו שהיה קודם, כמו שהקראנו קודם.

סליחה, 6.5% מייצג הפרשה לפנסיה. מה עם ביטוחי מנהלים, שם זה 7.5? אנחנו לא מחילים את הביטוח מנהלים, מחילים את צו ההרחבה לפנסיה חובה. הבחירה של העובד לא צריכה לבוא לידי ביטוי גם בטבלאות. אם העובד יבחר סוג, מוצר פנסיוני מסוים, אז המעסיק והקבלן והמזמין יכולים לערוך התחשבנות. זה בדומה להעסקה בשעות נוספות גלובליות.

אבל בתיקון מ-2017 קבעו שמי שיש לו הסדר של ביטוח מנהלים - - - נכון,

אבל מי שבוחר את המוצר הפנסיוני זה לא המעסיק - - - זה העובד. זה לא המזמין, זה העובד. אז אני לא יכול עכשיו כבר לדעת מראש, לעשות תחשיב מראש - - - אז אולי אפשר להוסיף הערה.

בצו ההרחבה קבעו שמי שמוסדר בהסדר של ביטוח מנהלים, הזכאות שלו היא ל-5% גמל . עד 2.5% אובדן כושר עבודה, ואם יש לו הסדר של 8 ושליש, גם 8 ושליש לפיצוי. השאלה היא אם אנחנו צריכים להוסיף הערה או שאנחנו מסתפקים בהערה שאומרת שאנחנו לא גורעים מזכות שקיימת לעובד. לא, אבל בתמחור זה יוצר איזה עיוות.

החובה של המעסיק - - - זה לא בתמחור. זה לא עניין תמחור.

זה יהיה בהמשך. במהלך ההתקשרות - - - אבל זה לא רכיב של גב אל גב. לא נכון, אין טעם להוסיף את זה. אפשר להשאיר את זה ככה מסיבה מאוד פשוטה. מדובר פה למעשה על נקודה שבן אדם שמייצר את המכרז ויודע בדיוק איך העובדים שלו ומה הוא משלם, יידע לתמחר את המכרז בהתאם. ברגע שאתה רושם פה נתונים מהסוג הזה, בסופו של דבר, המכרז הזה ואנשים שיעבדו מטעם מזמין העבודה עלולים ליפול פה בטעות שהם יאיישו מכרז יקר יותר ממה שצריך.

כשמגישים הצעה לא יודעים איזה סוג של עובדים יהיו ומה יהיה ההסדר הפנסיוני, ויש פה הצגה שיכולה ליצור עיוות בעיני. כי יש בהכרח עובדים - - - אני חושבת שזה הער המינימלי,

ביטוח מנהלים.

לא, יש. כן, בוודאי. זה כלי פנסיוני שפחות - - - למרות שיש כיוון לבטל את הביטוח מנהלים.

הרבה מהם נמצאים תחת ההסדרים. אני לא יודעת למה זה לא יכול להיות בהוראה שאנחנו לא גורעים מהזכות של העובד? אבל זה רכיב שהוא לא בגב אל גב. אבל למה לא לרשום זה - - - כי אנחנו עכשיו עושים את ערך השעה המינימלי, משקפים בעצם את המינימום. המינימום יכול להיות 7.5% לתגמולים, זה חד משמעית. זה הרי דרישה נורמטיבית.

אם זה היה לגבי עובד מסוים אז היינו מחשיבים את זה כאירוע מזכה,

היינו אומרים שיש לי אירוע מזכה, שהעובד הזה הוא, יש לו איזה תנאים מסוימים, יש לו איזה זכאות מיוחדת. אבל הפנסיה זה לא רכיב שתלוי אירוע מזכה. זה מאוד בעייתי כי יש עובדים, היום לעובד יש זכות לבחור האם ללכת לפי ביטוח פנסיה חובה או לפי ביטוח מנהלים, וגם בתוך ביטוח מנהלים האם לקבל את האובדן כושר עבודה או לא לקבל את האובדן כושר עבודה. אז הכל מתייחס עבור עובד ועובד באופן אינדיבידואלי. אני לא יכול עכשיו במסגרת התקנות להתייחס לכל מצב ומצב. אני לא יודע מה מצבו של העובד. אז רגע, אולי - - - אז אפשר לבקש להוסיף פה הערה. לא, במסגרת התחשבנות של העובד.

שיעור מינימלי של 6.5% לתגמולים. שלא יפחת מ...

וגם בפיצויים, שיעור שלא יפחת מ-6.5%. כמה זה, כמה מחשבים בערך בביטוח מנהלים? אם יש לו הסדר של 8 ושליש בפיצויים, חייבים להמשיך להפריש לו את זה.

זה הסדרים מצוינים, זה מקדם קצבה מובטחת, לכן לא רצו לאבד את זה. הלאה. טוב, אז עברנו לחלק ג'1 שכר יסוד אין הבדל, דמי הבראה אמרנו שמוסיפים את ימי החגים בחישוב, וזה מצורף לשכר היסוד בחופשה, חגים ומחלה. בחופשה שנתית, גם ההבדל, להבנתי, זה הנושא של הפחתה של ימי החגים. עכשיו אנחנו מגיעים לדמי החגים. טור 1 טור 2 טור 3 טור 4 רכיבי שכר ערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) ערך שעה לעובד הסעדה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים) הסבר 44 דמי חגים לפי צו הרחבה - הסכם מסגרת; מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי חג (9 ימים בשנה),

חולק בשעות

אבל זה מחושב לפי גובה השכר החודשי של העובד ועל הרכיבים הבאים: שכר יסוד,

חופשה ודמי החגים.

ים חדשים) הסבר 46 פנסיה - תגמולים לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני; הפרשה בשיעור 6.5% לתגמולים לפי צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני

הטבלה כאן מתייחסת לאיך מחשבים את דמי המחלה ומכניסים אותה לערך השעה, כרכיב. אז איך אנחנו מחשבים? לוקחים את הסכום החודש שהעובד קיבל עבור דמי מחלה, ומחלקים אותו ב-182, שזה ההיקף של משרה מלאה. ואז ככה אנחנו לוקחים את הרכיב של מי מחלה ומכניסים אותו לתוך ערך השעה. זה מובן, השאלה היא - - - במשרה חלקית כנ"ל. עכשיו, כל ימי ההיעדרות הם לא פוגעים בוותק של העובד מבחינת צבירה של דמי הבראה,

וכל זכות שהיא תלויה בוותק. ולכן אנחנו רואים ביום היעדרות בתשלום כיום עבודה רגיל.

כל שעות היעדרות בתשלום הן ייחשבו כשעות העבודה, לצורך חישוב הרכיב של האירוע המזכה. מבחנה חישובית - - - יש לך שם, התעריף עצמו, אם את מתייחסת לתעריף עצמו,

מכפילים את זה בערך שעת העבודה הבסיסי. לזה את מתכוונת? זה כל התעריף.

בערך שעת העבודה הבסיסי. וערך שעת העבודה הבסיסי מוגדר בהתחלה בתקנות. אוקיי. שזה כולל, שזה סכום מגולם כולל הבראה וחופשה.

למה צריך לעשות אבל את כל, הרי הסכום בסוף מגיע למספר, נגיד 1,000 ש'לים עבור אירוע מזכה. למה אנחנו נדרשים לעשות על זה חלוקה ואז תשלום - - - כי אנחנו צריכים לשקף מידי חודש מה ערך השעה של העובד.

לא היה יותר פשוט לשלם את זה כסכום חד פעמי מבלי להתייחס לכמות השעות?

אבל מה עשינו עם התקנות? התקנות צריכות לשקף את ערך השעה לאותו חודש.

אבל ברגע שהפרדנו את זה מערך השעה ורשמנו - - - לא, אז צריך להכניס אותן לתוך ערך השעה.

זה נראה לי איזה מין היפוך לאחור, אבל בסדר.

הגענו לסכום, שהוא נגיד 1,000 שקלים שנובע מעלות - - - זה במסגרת ההתייחסות בינך לבין, אתה והמזמין, או הפוך המזמין לבין הקבלן.

אבל מבחינת העובד, גם העובד צריך לדעת מה ערך השעה של אותו חודש. אני חייבת לקחת את הסכום שקיבלתי, סליחה, את עלות המעסיק לאותו חודש ומחלק אותם ב-182 כדי לשקף את ערך השעה. העובד לא רואה את החשבונית, כן? אבל בסדר,

אבל איך בודקים חוזה הפסד? רגע, דוד, זה יוצא, בסכום, בכסף זה יוצא אותו דבר.

בגלל זה שאלתי - - - אז זה רק העניין של החלוקה.

רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה נוספים. הראשון בהם הוא שי לחג.

אם בחרו בשיטה של ללכת לטבלה אז לא הביאו בחשבון את השי לחג - "גובה עלות השי לחג בתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי מחולק ב-182 (בעד משרה מלאה) ולעובד במשרה חלקית בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר בעד עבודה או בעד היעדרות באותו החודש. מענק מצוינות "בגוף מזכה - 1% משכר היסוד באותה שנה,

ובתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי, מחולק ב- 182 בעד משרה מלאה ולעובד במשרה חלקית, בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.". סליחה, אפשר שאלה? למה בסעיף של ימי ההיעדרות לא הוסיפו ביטוח לאומי? זה מגולם.

בערך השעה הבסיסי. בערך השעה הבסיסי יש את העלות כבר. ובמענק מצוינות למה מחקנו את כל השעות הנוספות,

יש סעיף נפרד בתקנות. בתוך התקנה. בתוך התקנות, מייד נגיע לסעיפים האלה.

הפרשות לקופת גמל לקצבה בעד ימי מילואים, תקופת לידה והורות ושמירת היריון "סכום ההפרשות הסוציאליות ששולמו בפועל מחולק ב- ,182 (בעד משרה מלאה) ולעובד במשרה חלקית, בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.". יש לנו רכיב שהוא החזר הוצאות, אנחנו ב-12. החזר הוצאות נסיעה "סכום החזר הנסיעות המגיע לפי צו ההרחבה הכללי לנסיעות בתוספת 5% בגין תשלום" או "בעד תשלום לקופת גמל - - - לגבי המילואים, רק שאלה. העובד הרי אמור לקבל,

יש להם מקדם מסוים, בגלל סוף השבוע. ככל שעושים יותר יש תוספת של ימי מילואים. הכסף הזה אמור להגיע לעובד בסופו של דבר בצורה מסוימת. אבל זה לא משהו, מדבור על ההפרשות הפנסיוניות על העבודה שהייתה, היו עובדים בה כרגיל, לא על אותו המענק הנוסף. לא, זה נכון, לא מדבר על המענק. מדבר על התשלום - - - התשלום משולם על ידי ביטוח לאומי, הוא לא משולם בכלל על ידי מזמין שירות. כן, אבל הוא אמור לקבל - - - זה לא קשור. אבל הוא אמור לקבל, זה כן קשור. כיוון שיש חלוקה מסוימת בין מה שמקובל בביטוח לאומי לבין מה שמעסיק צריך לשלם. השאלה היא אם בחלוקה ב-182 כוללת את המקדם שהוא אמור לקבל.

לא, אבל מה שהוא אומר זה שהחישוב המיוחד הוא לא של השכר. המעסיק ממשיך לשלם את שכרו של העובד, אבל הוא גם חייב להמשיך להפריש לו את ההפרשות. איך שביטוח לאומי משלם את הגמול שהוא מעביר למעסיק והמעסיק צריך להעביר לעובד, זה עניין אחר. לפי חוק הביטוח הלאומי. אני חושבת, בואו נבדוק רגע. נכון, זה לא חלק מעלות המעסיק. המעסיק לא הוציא את הכסף, זה הביטוח הלאומי. כן, כן. נעה, אנחנו ממש צריכים לסיים.

אז אנחנו התחלנו לקרוא. "החזר הוצאות נסיעה - סכום החזר הנסיעות

בתוספת 5% בגין תשלום לקופת גמל ובתוספת 1% בעד מענק מצוינות בגוף מזכה", יש פה הבהרה שזה בסך אחד 6% אחוזים נוספים,

ובתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי כשהוא מחולק בשעות עבודה בפועל." ויש פה תשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה "סכום בשיעור 5% מהחזר הוצאות נסיעה כשהוא מחולק בשעות עבודה בפועל.". אבל יש פה כפל בין 12 ל-13.

הוא כאילו פעמיים. צריך להוריד את התופסת של 5%. ה-12 רלוונטי לשמירה ולניקיון ו-13 רלוונטי לענף ההסעדה. אז צריך להבהיר את זה. בסדר, תכניסי את זה בהבהרה, בסדר גמור. לא, אבל בהסעדה אין הפרשה על נסיעות. לא, זה כפל. זה, צריך להוריד את סעיף 13, הוא לא רלוונטי 13. הוא כבר בתוך 12. לא, הוא לא בתוך 12. הוא רלוונטי, רק בלי ההפרשה. כי בהסעדה אין הפרשה. צריך להשאיר את 13 או שצריך - - - איברהים,

למעשה, 13 צריך להיות רק לענפי שמירה וניקיון. ו-12, צריך להוריד ממנו את ההתייחסות לקופת גמל. לא, לא, הוא אומר להוריד את זה. זה כבר ב-12, אז זה באמת מיותר סעיף 13. לא, אבל איך 13, איך מוצג הנסיעות של ההסעדה? כי בשמירה וניקיון יש הפרשה. בהסעדה אין הפרשה. 12 לא צריך לכלול את התשלומים לקופת גמל. צריך לכלול אותו רק ב-13, וב-13 צריך להגיד שזה חל רק על שמירה וניקיון.

טוב, ההבהרה התקבלה.

אז עכשיו אנחנו עוברים לתיקונים שחלו בעקבות הדיון הקודם.

אני מוכרח לומר לך שעשית את זה בקצב יפה מאוד. אז אנחנו מדברים כרגע על סעיף 3(ז). היה בדיון הקודם איזשהו, דין ודברים בין השלטון המקומי לבין מי שמייצג פה את הקבלן. בנוסח המקורי הופיע "אם מזמין השירות והקבלן הסכימו על כך בטרם בוצעו" - עורך דין בכור, אתם התנגדתם לזה. נכון. ולכן, היועצת המשפטית הצליחה להגיע פה לאיזושהי הבנה ואיזושהי נוסחה בין כולם. עם כולם,

כמובן כל העזרה של כולם, משרד העבודה וכל הנציגים שהשתתפו.

אז רק תקריאי את הנוסח. אז נקריא את הנוסח המתוקן.

רכיבי גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית

יחושב לגבי השעות הנוספות שבוצעו

ואותו דבר בסעיף קטן (ב) יש לנו את ההוראה לגבי המנוחה השבועית. סעיף קטן (ג) אומר: רכיבי גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה

רכיב גמול עבודה בשעות הנוספות לא יפחת מחישוב

וההוראה המקבילה לגבי סעיף 17 לחוק קבועה בפסקה 2. בסעיף קטן (ד) אנחנו אומרים שלרכיבי השכר לפי תקנת משנה (ג)(1) ו-(2) ו-(ה)(1), שנגיע אליו בהמשך, יתווסף רכיב דמי הביטוח הלאומי היחסי של אותו רכיב. "(ה)

(ה) (1) לעניין עובדים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון המועסקים בגוף מזכה, יתווסף לרכיבי השכר לפי תקנת משנה ג(1) או (2) רכיב מענק מצוינות בשיעור

כי גם אם זה לא הוסכם מראש, אבל היו - - - לא, אבל אני רוצה לדבר על סיטואציה אמיתית. עורך דין בכור, אני לא רוצה לפתוח.

גם פעם שעברה דיברנו על סיטואציה אמיתית, אבל אני לא רוצה לפתוח עוד פעם את כל הדיון הזה. הוא ארך הרבה מאוד זמן, היו שיחות של היועצת המשפטית עם כל הגורמים.

אבל השיחה שהייתה אתמול הייתה מתוך הבנה שההסכמה מראש ובכתב תמחקנה, וזה לא מה שקרה.

דובר בדיוק על המנגנון הזה והראנו את הנוסח. הסעיף, סעיף קטן (ז) מסדר ומוריד מכם את הדרישה, ולכן אני חושב שזה בסדר. יש לנו עוד כמה תיקונים פה.

לפי הבקשה הוספה הגדרת קופת גמל שמפנה לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים.

בסעיף 1, סעיף ההגדרות. אה, כן אוקיי. קופת גמל כהגדרה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, כדי לכלול גם את קופות הגמל לקצבה וגם את הקרן להשתלמות.

אחרי זה יש לנו בסעיף 4, יש לנו התייחסות. חישוב רכיבי השכר לפי וותק 4. אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי ותק של עובדי הקבלן אצלו או באותו מקום עבודה, חישוב הוותק לעניין ערך הרכיב האמור יהיה לפי הזכות המוקנית לעובדים מכוח חוק או צו הרחבה,

וערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי תקנות אלה יעודכנו לפי הוותק המתאים. כי יש עוד רכיבים שמעודכנים לפי וותק. אחרי זה4א הוסף, לפי, גם בהמשך להערות

רגע, יש לנו הערה לגבי הסעיף הזה. אנחנו רצינו, וגם דיברנו על זה בישיבה המקדימה, מה קורה עם זכויות נצברות?

אם עובד הגיע, אם קבלן זכה במכרז והזמין עובד ממזמין שירות אחר עם 90 ימי מחלה. התחיל לעבוד באותו מזמין שירות יומיים וחלה 90 ימים. אתה מקבל גם וגם. אז על מי חלה ההוצאה הזאת? הרי, הזכויות האלה נצברו אצל מזמין שירות קודם. או למשל, סתם דוגמא - - - נכון, אבל לכן נאמר שהוותק הוא לפי, וותק אצלו, אצל המעסיק, או באותו מקום עבודה. הוותק נצבר והוא צריך לשלם,

אז מה - - - לפעמים זה מילואים פה ולפעמים המילואים שם. נניח עכשיו, אני אתן דוגמא.

בא עכשיו קבלן, זכה במכרז חדש, הביא עובדת בהיריון, בחודש השמיני, לעבודה, היא נכנסה לעבוד באות הרשות או באותו מזמין שירות. מזמין השירות שקלט אותה חודש אחד, יצטרך לשלם את כל גמל לידה של העובדת הזאת, או עובד כזה שבא עם ימי מחלה. אז תבדוק מראש - - - והזכויות נצברו לו אצל מזמין שירות קודם. אז תבדוק מראש את מי אתה קולט ותתמחר את זה. ככה זה מתנהל בכל הרשת. תבדוק מראש את מי אתה קולט ותתמחר. כן, התשובה היא כן. ככה זה עובד גם הפוך. גם כשהוא יבוא, אז - - - אני רוצה להתקדם. חישוב רכיבי השכר לפי היקף המשרה 4א. אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי היקף המשרה, ערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי תקנות אלה יעודכנו לפי היקף המשרה המתאים. והזכרנו את ההערה שצריך להוסיף בטבלה לגבי המקום שבו צריך להתחשב ב-93 שעות. סעיף 7. רכיבי שכר יסוד,

פשוט כיוון שיהיו לנו שתי תוספות ראשונה ושנייה, שאחת היא תהיה עם הרכיבים המזכים והאחרת בלי המזכים,

זה לא שינוי מהותי. בסעיף 8 אנחנו מוסיפים, בתחילת הוראת ההתחשבנות, אנחנו מוסיפים שזה בלי לגרוע מהוראות תקנה 1א, שהסבירה את כל המנגנון.

אפשר הערה על סעיף 8, בבקשה? כן. 8(3), על השעות הגלובליות. להוסיף שם גם כן שזה בהסכמה של מזמין השירות. יש מצב שבו, אני מנסה להבין אם יש מצב שבו הקבלן,

מסכים עם העובד על היקף שעות גלובליות שישולם לו אם כן ואם לא יעבוד, זו המשמעות, וזה בלי הסכמה של מזמין השירות. אני מניחה שזה מתוך ההתקשרויות.

זה ממילא נמצא שם, לא?

לפי המצב היום, כל חברות השמירה, אם התקנות האלה יאושרו, מה הן יעשו? הן יגידו לכל העובדים "אתם מהיום ואילך עושים גלובלי" ויחייבו אותנו על כל השעות, על הגלובלי הזה, למרות שבפועל הם בקושי עושים שעות נוספות. חייבת להיות הסכמה פה של מזמין השירות,

אנחנו ניכנס פה לעניין תקציבי.

אתם רציתם להכתיב לנו את הנושא של השעות הנוספות, עכשיו כשיש הסדר בהסכם קיבוצי אתם רוצים אתם לשלוט? אז קחו את העובדים, תעסיקו אותם אתם ונגמר. רגע, זה בענף השמירה והאבטחה בלבד?

אבל הזכות הזאת היא זכות שנתונה למעסיק ולעובד. כלומר, המעסיק צריך להסכים והעובד צריך להסכים. נכון, בדיוק. אבל מה עם מזמין שירות? מה פה עם ההסכמה של מזמין שירות? הוא לא צד לעניין הזה. אז מזמין שירות בוודאי שצריך להסכים. כי אם אתה החלטת לשלם לעובד יותר, מזמין שירות צריך להסכים לזה. אני חייבת להגיד, אני חושבת שפה הכוונה הייתה מראש להגיד ששני הצדדים גם מסכימים, כי אחרת זה לא נראה לי שזה הגיוני, אולי זה היה צריך להיות שם בנוסח מההתחלה,

ברור ששני הצדדים הסכימו על זה. זה לא שהעובד מסכים עם הקבלן לבדו. זה נראה לי דווקא מאוד סביר.

בתקנות, כמו שבשעות הנוספות דובר על זה שיש הסכמה. אנחנו מדברים על שני הצדדים. טוב. אז אנחנו מוסיפים את זה אדוני שזה כמובן בהסכמת המזמין. אני חושבת שזה היה אמור להיות מראש הסכמת הבסיס שביניהם. כן, אנחנו רק לא רצינו, ההבהרה במקור נועדה להגיד שהקבלן לא יכול לחייב את העובד לשכר כולל, אנחנו נצמדים לצו ההרחבה. כן, לא רצו לדרוס את העובד, שהמעסיק - - - אז בהתאם להסכמות בין הקבלן לבין העובד.

כפוף להסכמות בין המזמין והקבלן. טוב. אז סליחה, יש לי שאלה. אנחנו פשוט המשכנו אחרי סעיף 3, כי הייתה לכאורה איזושהי הסכמה לגבי הנוסח הזה. הנוסח הזה אכן מוסכם על כולם?

על מה את מדברת? הנוסח לגבי השעות הנוספות. ברגע שהיא מקריאה,

זה מה שנכנס לפרוטוקול ועל זה אנחנו מצביעים. הבנתי. ואיתנו פשוט אף אחד לא דיבר, אז לגבי התוספת עכשיו של חברנו - - - גם אתם לא דיברתם,

בואי נגדי שגם אתם לא דיברתם,

את יודעת את הטלפון שלי, את יכולה לפנות אליי אם את מרגישה שאת רוצה - - - אנחנו רוצים לחתור לסיום. לא, הנוסח הזה פשוט עלה עכשיו, הבוקר. אז בגלל זה עכשיו רק אנחנו רואים את הנוסח שהוסכם. אנחנו הבענו את עמדתנו בדיון - - - בסדר, זה נוסח סביר שהוא מקובל על כולם. אני חושב שהוא בסדר.

הידקנו אותו - - - עדיין יש כאן דרישה להסכמה של מזמין השירותים לביצוע של השעות האלה. של הביצוע של השעות הנוספות. וגם - - - גלובליות את מתכוונת? כן, אבל לא מראש.

היא מדברת באופן כללי על - - - אני מדברת על - - - אבל כתבנו שלא מראש, וזה מה שהניח את דעתם. ואני חושב שזה נוסח סביר בהחלט כדי שיהיה הסכם בתום לב,

שיוכל לעמוד בו המזמין ולא יהיו לו פתאום הפתעות. זה נוסח הגיוני והוא בסדר. אני מבקש להמשיך. זה בלי "מראש" ובלי "בכתב", בעצם.

סעיף קטן (ז). סעיף קטן (ז) זה - - - עכשיו, ב-8(3), מה הנוסח המעודכן? אז אנחנו נגיד. התחשבנות בין מזמין השירות לקבלן במהלך ההתקשרות 8. (3) הסכום

ובכפוף להסכמת העובד, העובד בשירות בתחום השמירה והאבטחה הסכים

צריך איכשהו לסדר את כל הרכיבים. אבל צריכים להיות שני גורמים מזמין השירות, הקבלן, ובכפוף להסכמת העובד.

צריך להבהיר שזה רק בתחום השמירה והאבטחה. אני רק רוצה להבהיר שאם אנחנו נותיר את סעיף 3(א) עם הסכמה מראש ובכתב, זה פשוט יהווה מקום לפרשנויות ובלגן - - - אני מאוד מבקש ממך לא לפתוח את הדיון הזה שוב פעם,

לא, אז אני, אני חייבת לומר את זה. כי סעיף קטן (ז) אומר או שאפשר להתגבר על זה,

בפסקה 3, אני מציעה, מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי, דווקא הפוך ממה שהצעת.

כן להשאיר את זה ככה. אם העובד בתחום השמירה והאבטחה הסכים, עד הסוף של זה, והכל בכפוף להסכמות בין מזמין השירות לבין - - - זה אותו דבר. ואז בעצם זה נשאר, נשאר הרצף של מה שרציתם.

שקודם כל שומרים על הזכויות של העובד. מבריק, מירה. אני גם, אם אפשר לחדד, אז לגבי סעיף 3(ה).

לגבי סעיף 3(ה), אם אתם משאירים את סעיף 3(ז) לפי הנוסח שמופיע כאן, אז צריך ש-3(ה) יתייחס גם לסעיף 3(ז), בגלל שההפקדות לקופת הפנסיה צריכה לחול גם על השעות הנוספות מעבר לשעות הנוספות שלכאורה הוסכמו מראש ובכתב. כתוב, הוראות תקנות משנה ג'. ג(1) ו-(2). בסדר, אבל זה צריך לחול גם על 3(ז).

3(ז) הוא רק שיטה להסכמה, אבל זה לא משנה. החישוב הוא קבוע, הוא הרכיב שנחלל ב-ג(1) וב-ג(2). על זה מחשבים את ההפרשות.

מה שאני אומרת זה שצריך להביא, או שסעיף 3(ה) - - - אוקיי,

זה לא דיון נוסחי וזה לא נכון, ההערה נחשבת לא נכונה,

3(ה) לגבי ההפקדה לפנסיה, צריכה לחול על כל השעות הנוספות.

רשום שם "תקנות משנה ג' עד ו' יחול וגם על..." ואז ההמשך.

סעיף (ו) הוא הרלוונטי לשאלתך. 8(4). התחשבנות בין מזמין השירות לקבלן במהלך ההתקשרות 8. (4) הפרשי שכר בין הסכומים ששולמו לכל עובד ובין הסכומים המגיעים לו בפועל, בעד רכיב גמול עבודה בשעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית המחושבים לפי תקנה ,3 או המגיעים בשל עבודה בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(1) לחוק שעות עבודה ומנוחה, בהתאם לביצוע בפועל. פה הוספנו את השעות הנוספות שעליהן לא צריך הסכמה, כי הן לפי סעיף 10(א)(1), לרכיבים עליהם מתחשבנים. עכשיו בסעיף, יש לנו בסעיף קטן 10(ב), הוספנו את ההתייחסות לפי דין, לפי הערה של ביטוח לאומי בדיון הקודם. בסעיף קטן (ג) זה רק הוראות נוסחיות לעניין החישוב הגלובלי, להסכים על תשלום שכר הכולל עבודה בשעות נוספות בהיקף גלובלי, לפי צו ההחרבה בענף השמירה. סעיף קטן (ד), אנחנו אומרים: "אין בחישוב בתוספות לתקנות אלה המבוסס על 8.4 שעות יומיות, כדי לגרוע מהאמור בצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר.". וסעיף 11, זה סעיף תחילה ותחולה. כן, היה על זה איזשהו דיון בישיבה הקודמת.

ואני רוצה, השלטון המקומי בא ואמר "אני מבקש לקחת זמן לטובת ביצוע השינויים". מצד שני, המשרד אמר - - - רשויות קיימות.

השינויים לא כל כך מהותיים, גם ככה מחויב על פי חוק". דיברו איתי גם ראשי רשויות וגם גזברים, וציינו בפני שהם כרגע עומדים בשנת בחירות, המערכת שלהם משותקת לפתוח עכשיו חוזים כשהם עסוקים בתהליך של בחירות, יש לזה כל מיני משמעויות. אני יורד לשורה תחתונה, בסדר? אני לא רוצה לקיים פה עכשיו דיון על זה, אני רק רוצה להגיד מה אני חושב שנכון לעשות, וכך גם ננסח את זה בתוך התקנות. אז חוזים חדשים, החל מאחד בינואר 2024, חצי שנה מהיום. חוזים קיימים הם מאחד בינואר 2025. היות ויש שנת בחירות הם ביקוש שנתיים, אתם ביקשתם בכלל זה, יש לנו, זה שנה וחצי מעכשיו. זה לא שנתיים כמו שביקשו, זה לא חצי שנה כמוש אתם ביקשתם. בעקבות ישיבות שמתקיימות בעוד מספר חודשים, אני חשבתי שכן יהיה נכון לעשות. מאיר. על אף הקושי שלנו בעניין הזה,

בגלל גם, אתה אומר תקופת בחירות, למרות שהם היו צריכים כבר לעדכן מזמן לפי הוראות מנכ"ל משרד הפנים את החוזים,

אם זה מה שאתה מחליט, אנחנו זורמים לזה.

אז אנחנו נגיד כך: תחילה ותחולה 11. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום 01.01.2024 (בתקנה זו,

והן יחולו על התקשרות שתיערך לראשונה מיום התחילה ואילך. (ב) בלי לגרוע מתקנת משנה (ב), תקנות אלה יחולו גם על התקשרות שנערכה לפני יום התחילה, החל ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה שחלו מיום התחילה ואילך, או החל מיום ה-01.01.2025, לפי המוקדם. אז יש פה שתי ברירות, או המועד שבו חודשה או הוארכה, או ה-01.01.2025. שנייה. על הארכה אנחנו, אנחנו אומרים, החידוש אנחנו מסכימים עם מה שנאמר, מה שהתקשרות ש"מתה מוות טבעי", זה בסדר גמור.

שגם אם ה-01.01.2025 לא הגיע, צריך ללכת לפי התקנות. אבל כשמדובר בהארכה, במימוש אופציה, אנחנו לא יכולים גם כאן לפתוח את חיי המכרז. כאן זה צריך להיות ה-01.01.2025,

המכרזים שלכם מאוד ארוכים,

אחרת אנחנו נמצאים בסיטואציה, המכרזים שלנו לא ארוכים - - - סליחה, אני רוצה להגיד כמה מילים בשם עובדי הקבלן.

עוד שנייה, היא קודם תסיים את זה ואז.

המכרזים של החברה למשק וכלכלה מוגבלים לעד שלוש שנים, המכרזים של הרשויות המקומיות מוגבלים לעד חמש שנים. אנחנו מדברים על האחד בינואר 2025 כדד-ליין. אבל כשמדובר במימוש אופציה שקיימת בתוך ההסכם, זה בעצם ההסכם עדיין קיים. המשמעות של הארכה כמשנה את תנאי ההסכם, המשמעות שלה זה לא הארכה, המשמעות שלה זה יציאה למכרז חדש. אני לא יודע כמה כאלה קיימים.

אני רוצה - - - לא, הרבה פעמים זה שנה ועוד שנה ועוד שנה. אני רוצה - - - רוב ההתקשרויות זה שנה פלוס שנה פלוס שנה. אז ההארכה זאת זה כן חשוב. אני רוצה ברשותך - - - החידוש הוא בסדר, ההארכה זה בעצם לא עשינו. אני רוצה ברשות לומר משהו. ענף הניקיון, הוא לא מורכב רק מניקיון מבנים. ענף הניקיון מורכב גם מניקיון רחובות.

שזה משולב עם עובדים ועם ציוד. כשאני מדבר על ציוד, זה יכול להגיע גם לעשרות מיליונים בהשקעה.

ולכן - - - אתה, אתם לא יכולים להפסיק מכרז או לצאת למכרז חדש בתום האופציה, כי הקבלן הולך להינזק - - - אבל הדברים שיש פה, כל מה שאנחנו מכניסים לתקנות אלה דברים שהייתם צריכים לעמוד בהם בכל מקרה על פי החוק. אנחנו לא שינינו פה - - - מה זאת אומרת? אבל, לא, לא, אני רוצה, רגע חברים. יש הרגשה שכאילו מנסים לדחות את ההגנה על אותו המסכן במשך שנה אחרי שנה.

אני אתן לך לדבר שנייה. המשמעות של אופציה זה - - - אנחנו כבר התפשרנו פה יותר מידי,

המשמעות של אופציה זה שהיית יכול לסיים את הכרז עכשיו, אבל החלטת להאריך אותו. אז הבאת בחשבון את כל, את האפשרות שלא יאריכו לך את האופציה - - - לא,

לא, סליחה, אל הבנתם.

אני אחזור, ברשותכם, עוד פעם. המכרזים מתחלקים לשניים. יש את הגופים הציבוריים שהם לא משכ"ל, ויש את משכ"ל שמהווה נתח נכבד ברשויות המקומיות. אם אני מתחיל לעבוד בעוד חודש, או התחלת לפני חודש, או ארבעה חודשים, במכרז שהוא של משכ"ל, והשקעתי בציוד של 15 מיליון שקל,

שאני אזרוק את זה לפח אחרי שנתיים?

היית יכול להביא, הבאת בחשבון שיכול להיות שלא יאריכו לך את האופציה. אין לו אופציה. המכרזים שאת משקיעה בשלוש שנים - - - לא, זה המשמעות - - - וזה לא קורה. חברים, אל תמציאו המצאות.

אבל אנחנו באים ואומרים שהשינוי פה הוא שינוי התחשבנות. אני לא מבינה למה צריך תמיד לאו דווקא לצאת למכרז חדש. זה שינוי של אופן התחשבנות. כל הזכויות משולמות גם ככה. בדיוק, אני מסכים. תנאי השכר. אז למה זה, למה אני צריכה, עוד יותר, גם שנה וחצי זה גם יותר מידי, כשהדברים כבר צריכים להיות משולמים היום. והיום אתם גם ככה אמורים להיות במכרזים לא הפסדיים.

אני ביקשתי בתחילת הדברים שלא להיכנס עכשיו לוויכוח על זה. אני אמרתי לכם, שיקללתי את כל מי שפנה אליי בהקשר הזה. ולכן אני החלטתי שככה יהיו התקנות. ואתה ביקשת להגיד משהו. אני רוצה להגיע להצבעה בדיוק בעוד דקה. אתה דקה והחבר שביקש לדבר. אדוני יושב הראש, אנחנו איתך. אלכס מילר, סגן יושב ראש לשכת הקשר עם הכנסת, ההסתדרות הכללית.

אנחנו כבר שבוע ומשהו דנים על הנושא הזה. החוק הזה אמור להיות מופעל בעוד חצי שנה. הייתה פה פנייה, אוקיי? אמנם היה לנו קשה מאוד להסכים לדבר כזה, כי בסופו של דבר מדובר על האנשים הכי שקופים במדינת ישראל,

גם כאשר אנחנו מסכימים לנושא הזה, עוד ועוד לדחות,

ויש פה איזושהי הרגשה שכאילו מנסים פה,

באיזושהי דרך לנסות ולהגן פה על החזק מול החלש,

אדוני יושב הראש, אנחנו מבחינתנו זה הקו האדום. אם הצעתך תתקבלנה כאן, אנחנו כמובן שנברך ונצא לדרך. תודה רבה אדוני. אם ההצעה לא תתקבל,

תודה על הדברים. ביקשת לדבר, אלכסנדר טנצר.

יש לך דקה, כי אנחנו רוצים להגיע להצבעות.

יושב ראש מטה למען עובדי קבלן. אז אני מתחיל מהר. דבר ראשון, בשנת 2018, בעקבות מאבק שאני ניהלתי, הייתה החלטה לסבסד ארוחות לעובדי קבלן בסכום 2,048 שקלים, של עובדי ציבור. השאלה האם זה נכנס, סבסוד ארוחות, האם זה נכנס לתוך השכר? כי זה מענק. דבר שני שרצית לשאול, תוך דקה, אני מסתכל על הדו"ח וכתוב כאן שההסכמים הקיבוציים הקיימים, חלק, למשל, לעובדי הניקיון ויש סיעודיים ועוד אחרים, משנת 2013, זאת אומרת לפני עשר שנים, ההסכמים הקיבוציים קיימים. לפני שנתיים, ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי, שממשלות מדינת ישראל מסרבות לאשר.

כי עובדי קבלן שקופים? לכולם מאשרים. ההסתדרות מסרבת לצאת למאבק, ועשר שנים יש הסכם קיבוצי ישן, שלפי כל העובדים האחרים, מחדשים הסכמים קיבוציים תוך שלוש או ארבע שנים. רק על עובדי קבלן לא מחדשים קיבוציים.

סליחה, עוד לא סיימתי.

רגע, שנייה. אני חייב לסיים. לא, יש תקנון, אני חייב. כבר הייתי מסיים. עכשיו מה שאני רוצה,

אתה מדבר על עובדי קבלן שנתיים, ואני יחד עם חבר, מייצגים את עובדי הקבלן, ואתה לא נותן לי לדבר, וזה לא בסדר. עכשיו, תן לי להגיד משהו. דבר נוסף, כל עובדי הקבלן, ואף אחד לא יודע כמה יש, מדברים על חצי מיליון, חייבים לשלם דמי טיפול ארגוני 0.75% להסתדרות, ומקבלים קדחת. השאלה, בשביל להגדיל את השכר אפשר להפסיק לשלם דמי טיפול ארגוני.

אולי תכניסו גם את ההסתדרות לכל הבעיה. נכון, כי אתם לא עושים הפגנות.

תראו,

אלכסנדר.

הכנסת קיבלה את החוק הזה.

אנחנו קיימנו פה דיונים ארוכים מאוד, זה הדיון השלישי כבר. אני הייתי מאוד שמח להיות חלק גם בדיונים הקודמים, נתתי לכולם לדבר. אני שמח מאוד שבאמת גם להציג את הדברים. אנחנו, בתקנות הללו, לא מתעסקים בצווי ההחרבה עצמם, אנחנו מתעסקים ביחסים שבין המזמין לבין הקבלן. ולכן, זה קצת פחות רלוונטי לדיון הזה. לגבי סבסוד ארוחות, יש מזכירים שיש חיוב בביטוח לאומי גם על הרכיב של סבסוד ארוחות, אבל הוא באמת לא נכנס, הוא לא הוזכר פה כרכיב נוסף כרכיב שכר, כנראה שהוא לא נתפס כרכיב שכר. אתם רוצים להסביר איך אתם מתייחסים? לא, אני לא חושב שעכשיו זה הזמן.

לא, לא, חבר'ה אנחנו באיחור מאוד. אנחנו כבר כמעט בניגוד לתקנון. אז אני רוצה להודות - - - אבל היא צודקת. זה חלק מרכיבי השכר בתלוש. 100%. לא, זה לא מגולם בתלוש, זה הטבה שמקבל במזנון. לא, הוא לא בערך שעה.

זה המעסיק עצמו מסבסד.

אני לא עכשיו - - - המעסיק עצמו מסבסד,

אנחנו מיצינו את הדיון סביב התקנות. אני מבקש בבקשה ברשותכם, להודות קודם כל לכם, השותפים סביב השולחן הזה. באמת, באתם,

בצורה הכי פתוחה לדיון, התגמשנו משני הצדדים, התגמשתם משני הצדדים לטובת,

העובדים המוחלשים. אני מודה לשר יואב בן צור שהביא את התקנות האלה סוף כל סוף אחרי כל כך הרבה מאוד שנים, מאז שעבר החוק מ-2012 ועד עכשיו, למעה מעשר שנים. הוא הביא את התקנות האלה סוף סוף ליושב ראש הוועדה, שנתן לי את הזכות לנהל את הדיונים האלה. למשרד העבודה,

איברהים,

כל מי שיושב פה, באמת כולכם. למרכז השלטון המקומי שנאבק באמת בסופו של דבר כדי שהעובדים בסופו של דבר גם יקבלו את הכסף הזה. לקו לעובד,

לעורך הדין בכור, לאבי מזרחי, היקרים, כל מי שייצג פה את, ורוניקה, כמובן. שייצגתם באמת את המעסיקים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לומר גם תודה רבה לאנשי ההסתדרות שנתנו פה באמת את כל כובד משקלם כדי בסופו של דבר להשפיע לטובת העובדים. תודה רבה לעורכת הדין נעה בן שבת על עבודה מאומצת כדי לשלב בין הקבוצות באמת בצורה כי טובה, הכי מקצועית, הכי ישירה, הכי עניינית. אני ממש ממש מודה ומעריך את זה.

מנהלת הוועדה. ותודה רבה לכולם. אני מעלה את זה להצבעה, כמובן את הנוסח כפי שהקראנו, כפי שהקריאה היועצת המשפטית. מי בעד התקנות כפי שהוצגו? מי נגד?

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.